שלום, אני שמח לפתוח את ישיבת וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. הנושא הוא סיוע המדינה לאומנים עולים, אני אציין בפתח הדברים ולפני שאני אתן גם לאומנים ואחר כך למשרד העלייה והקליטה, כי אני רוצה שקודם תשמעי קצת את האורחים שלנו. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, בשנה האחרונה עלו למדינת ישראל כמעט 80 אלף איש בשנה, מספרים חסרי תקדים, אנחנו חזרנו למספרים של סוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, שצריך להבין שבעלייה הזאת, מגיעה אוכלוסייה, גם מאוד מאוד מבוססת בתחומים המקצועיים שלה, בכל התחומים המקצועיים, גם בתחומים של התרבות והאומנות, אפילו בתחומים של התרבות והאומנות, עוד יותר מכך והרבה מאוד אנשים שהיו צריכים לעזוב ולעזוב לעיתים מהר, עם מעמד ציבורי מאוד מאוד גבוה ומדינת ישראל צריכה לפעול בכמה מישורים כדי להשאיר אותם כאן.

לתת להם את הפלטפורמה המקצועית ואת היכולת להמשיך ולפעול בתרבות ובאומנות. להשתמש בהם ולהנות מהם, גם כשגרירים של מדינת ישראל כלפי העולם, היום התפוצה של פעילות כזאת היא רחבה, באמצעות הרשת מגיעים לכל מקום בעולם ולאוכלוסייה גדולה מאוד שחלקה בכלל לא חשופה למדינת ישראל. אני קיבלתי פניות שונות מאומנים מכל מיני גוונים, מכל הצורות, גם אומנים שחיים כאן וקשה להם להתפרנס מאומנות כאן, גם אומנים שיש להם עדיין יכולת להתפרנס בחו"ל, או מעבודה בחו"ל וגם הם סובלים מבעיות אחרות כאן. אנחנו נשמע כאן מגוון רחב של בעיות ונראה כיצד אנחנו יכולים לפתור אותם. אני אתן, נרשמו אצלי עוד לפני כן, נתחיל עם אלי גלייבמן, בבקשה. קודם כל תודה רבה לחבר הכנסת, יושב הראש של הוועדה, עודד פורר ותודה לאלכס מילר על ההזדמנות להגיע לפה ולהיות חלק מהשולחן העגול הזה. אני אציג את עצמי, שמי אלי גלייבמן ביחד עם שותפתי ניקול קוקשייב, עלינו לארץ בשנות התשעים, אנחנו שותפים בביזנס .. זה בעצם פלטפורמת אוף ליין והוקמה במטרה לאחד עסקים קטנים, בתחומים כמו בלייף סטייל,

זמרים, אומנים ואנשי במה. הפלטפורמה שלנו מורכבת ועובדת כבר 15 שנה בישראל. עשינו יותר מ-2,000 אירועים לדוברי רוסית בישראל, יש לנו משרד פרסום ושיווק שנותן שירות להקמת מותגים וקהילה של בלוגרים, יזמים ואנשי אומנות, כ-3,000 איש היום בישראל. משהו קטן, רק חזרנו מוינה ורציתי להגיד,

אנחנו זכינו בפרס, בפרויקט מאוד מיוחד ואני מאוד גאה בו, ביחד עם עמותת נגישות ישראל, שנקראת PERPULE VEST מטרתו חילוץ וסיוע הומניטרי לאנשים בעלי מוגבלויות, אז זה משהו קטן שאנחנו מאוד גאים בו. במהלך השנים פונים אלינו כל אנשי מקצוע, אומנים ואנשי במה, כדי להשתלב בתחומים שונים בישראל ואחד מהבעיות המרכזיות שתיכף הקבוצה שלנו תציג אותה, זה בעצם,

ואי ידע להגיע ולהשתלב בישראל, זה אחת מהבעיות המרכזיות. מה, שהם לא יודעים איך להשתלב בתרבות? שבנאדם מגיע לישראל, או שעושה עלייה לישראל, או גם אנשים דוברי רוסים בישראל שרוצים להתפתח, אין כרגע ארגון, או איזשהו מענה,

אמיתי ורציני לאנשים האלה, זו אחת מהבעיות המרכזיות וכמו שציינת, בזמן האחרון שהגיע וידע, הכי חשוב זה הנגשת ידע לאותם אנשים, זה שיש ארגונים וועדות זה עדיין לא פותר את הבעיה לאותם אנשים. אני רוצה להציג את קיריל ספונוב זה אחד מהאנשים הידועים, שחקן ובמאי ידוע מאוד, אחד מהאנשים הידועים שהגיעו אלינו מרוסיה והוא יציג את עצמו. קיריל ספונוב. שלום, ספונוב, כן, שלום לכולם, תודה כבודו. אני שמח להיות פה וכן, אני אדבר עברית, אבל בזמן האחרון לא דיברתי, כבר 15 שנה כמעט לא דיברתי ואיבדתי את רוב המילים אז אני ממשיך ברוסית,

אני אתרגם, אם צריך. אוקי, אז בוא תדבר ואת תתרגמי אותו. בבקשה, קיריל.

עכשיו אני תושב חוזר. הגעתי בהזמנת גשר וכבר עברתי את כל המסלולים שעכשיו עוברים העולים החדשים האומנים. אני יודע, אני מכיר את